אני פותח את הישיבה לדיון ברביזיה שהגיש חבר הכנסת טופורובסקי. תרצה לנמק את הרביזיה? בטח. אני חושב שכדאי לפתוח מחדש את הדיון על מתן פטור מחובת הנחה על החוק המיותר הזה. גם אם יש מקום להרחיב את פעולות הכנסת ולדאוג שיהיו יותר חברי כנסת מתפקדים, ראוי קודם כול לדון,

בזה שהסיבה שחסרים חברי כנסת היא בגלל ממשלה מנופחת ובזבזנית של 36 שרים וכרגע 8 סגני שרים אבל זה יכול להגיע עד 18 או 16 סגני שרים. אגב, זה 37. הרי הליכוד הוסיפו עוד את צחי הנגבי. זה 35. הם עוד לא מינו את כולם. לא סופרים, נגד עין הרע. הסיבה המרכזית היא שיש סדרי עדיפויות ובמצב שבו המשק הישראלי והאזרחים הישראלים נמצאים, מצב שבו כל אזרח רביעי מובטל וכל עצמאי חמישי נמצא בקשיים ועל סף פשיטת רגל, ראוי שהחוק הראשון שהקואליציה הזאת תביא ואני אומר לכם: האופוזיציה הייתה תומכת אם זה היה קורה החוק הראשון יהיה על עזרה לעצמאים, עזרה למובטלים. לכן אנחנו ביקשנו שהחוק הראשון יהיה דמי אבטלה לעצמאים. לצערי אתם מתעלמים מזה, גם מתעלמים מסיכומים שהיו, ועדיין דבקים בדיון בהצעת חוק שהיא ממש לא דחופה, שרק מבטאת ומדגימה וממשילה את הניתוק של ממשלת ישראל והקואליציה הנוכחית מאזרחי ישראל. לכן אני מבקש לדון בזה מחדש, בתקווה שנוכל לשנות את רוע הגזרה ולפעול למען אזרחי ישראל. תודה. אני רק אומר מילה אחת לפני שנעבור להצבעה. סליחה, רק עוד דבר. מזל טוב, הבנתי שמונית להיות יושב-ראש סיעת כחול לבן. המון מזל טוב ובהצלחה. ברכות גם מהחדר השני. תודה רבה. אני רוצה לומר משהו לגבי הדבר הזה. אני בטוח, ואני חושב שכל החברים יצטרפו לעמדה הזאת, שהממשלה החדשה שרק קמה, בין היתר בגלל המשבר הכלכלי, הבריאותי והפוליטי שנקלענו אליו ובצל שלהם, תדאג לעצמאים ותסייע להם. זה חלק מתוכנית העבודה של הממשלה הזאת ושל שר האוצר שנבחר. לעצמאים ולעסקים הקטנים. יש כבר תוכנית עבודה? הנושא הזה חשוב מאוד. נדמה לי שיש קונצנזוס בבית שהוא צריך לקבל טיפול והתייחסות משמעותית. הוא דורש דיונים מעמיקים, דורש תיאום בין הרבה מאוד משרדים. יש פה גם סוגיה תקציבית מאוד מאוד משמעותית, על אף שהיא מוצדקת היא משמעותית, וצריך לראות איך מתכנסים לדבר הזה. זה דבר שנכון שהממשלה תביא כהצעה. אנחנו כחברי כנסת צריכים לדרוש את זה ולעמוד על כך וגם נדאג לכך, גם במסגרת התקציב וגם במסגרת הפעילות השוטפת של הכנסת. זה בטח לא יכול להגיע כלאחר יד. הבאתם הצעת חוק פרטית שאף אחד לא ראה, אף אחד לא הבין אותה, אף אחד לא דן בה. צריך לשנות את חוק-יסוד: הממשלה ואת חוק-יסוד: הכנסת. זה יכול לבוא כהצעת חוק פרטית. ולא כהצעה כזאת שרק באה להציג את האופוזיציה כרובין הוד ואת הקואליציה כגנבים או משהו אחר. זה מזכיר לי שבדיונים על הצעת חוק-היסוד שדנו בה - - שהייתה הצעה פרטית,

- - פרסמתם בפייסבוק כיצד אנחנו מצביעים נגד - - - היה דיון. - - - איך הצגתם, אלכס קושניר וגם יש עתיד? הצגתם אותנו כמי שהצביע נגד דברים שחשובים לנו, במסגרת ההסתייגויות ההזויות שהצגתם, וזה פורסם, ובסדר. סביב הקמפיין שאתם מנהלים כנגדנו אז להכפיש אותנו, שאנחנו נגד הלהט"בים ונגד העסקים הקטנים ונגד - - - אותן הצעות הזויות שאמרת מופיעות במצע שלך. האמת היא הכפשה? זה לא האמת. להציג את זה במסגרת הסתייגויות בחוק שלא קשור זה בערך ככה. הסיכום שהיה אתמול בערב, דיברתי עליו ולא ארחיב. לכן אני חושב שאין מקום לקבל את הרביזיה ואני מעלה להצבעה.

מי בעד הרביזיה?

ידו.

מי נמנע? הצבעה בעד 4 נגד 10 נמנעים אין בקשת הרביזיה לא אושרה. 4 בעד, 10 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהרביזיה נדחתה. הצעות החוק קיבלו פטור מחובת הנחה ויעלו לדיון במליאה. אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40.